מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה,

התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. עוד אודיעכם כי חברת הכנסת מיכל רוזין ביקשה להסיר את שמה מהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון, כשירות לכהונה כדירקטור בחברה ממשלתית), התשע"ו 2016, מס' פ/3158/20.

תודה לסגן מזכירת הכנסת. חברי הכנסת, נאומים בני דקה. אני מפעיל את

ומשפט אחד, אדוני היושב-ראש,

בכנסת הזאת, אני רואה פעם נוספת שהממשלה כמעט שאיננה יכולה להראות עבודה מתואמת של משרדיה, לא פעם בוועדות הכנסת

כי מדובר בסכסוך פנים-פלסטיני. אותו סכסוך שהתחיל בזריקת אנשים מהגגות, אנשי "חמאס" שזרקו את אנשי ה"פתח" מהגגות והם באו לבקש הגנה במדינת ישראל.

תודה, חברת הכנסת גרמן. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. אחריה, חברת הכנסת קסניה

אני רוצה להודות לחברת הכנסת גרמן, היא הגיעה היום למאהל,

אחריה, חבר הכנסת אכרם חסון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אני רוצה לברך את ציבור המוסלמים במדינת ישראל בחג עיד אל-פיטר.

במקום לדבר על איך אנחנו מחברים את החלקים בעם שלנו,

בהחלטתו: לא אכפת לי מכם, אתם לא חלק ממדינת ישראל, אתם לא חלק מהבית הלאומי כאן,

אנחנו חייבים להתאחד ולומר

ימים בשבי ה"חמאס". שנית, היום התקיימה הפגנה של העולים תושבי מרכז הקליטה מבשרת ציון. העולים דרשו למנוע את הפינוי חסר

אי-אפשר להמשיך ולהתייחס ליוצאי אתיופיה בישראל כאילו הם בקטגוריה של קליטה אין-סופית. ונקודה שנייה, בחצי הדקה שנותרה לי: אדוני היושב-ראש,

עבודה חדשים. אבל בנוסף לעובדה שהנשים, 250, יצטרכו לחפש מקומות עבודה, יש קשישים שיאבדו את הביקור הזה של עובד סוציאלי לבית שלהם, שיבדוק מה

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה,

שקיים ואנחנו רוצים שזה מה שיקרה, אנחנו לא רוצים להעמיס על הצבא דברים ואנחנו לא רוצים שיגורו שם ישראלים שהחוקים הבסיסיים כמו מס הכנסה וביטוח לאומי ושירות

לבין הגדה המערבית. ההסדר הזה הוא הסדר עקום, והוא הסדר עקום שאין לו שום הצדקה, לא מדינית, לא חברתית, לא כלכלית וגם לא

את השטחים בלי לספח את התושבים ובלי לתת לתושבים זכויות אזרחיות מלאות, אבל היא לא מוכנה להגיד את זה בגלוי. היא לא מוכנה להגיד את זה בגלוי, מכיוון שגם ראש הממשלה נתניהו יודע שאם את הדברים האלה הוא יאמר בגלוי, הוא יאבד את שאריות התמיכה הבין-לאומית שיש לו

חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון, שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ז 2017, מוצע להאריך את תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון, שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז 1967,

חברי הכנסת, בקריאה שנייה,

אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה,

כפי שאתם יודעים, היום רוב התשלומים לעובדים זרים,

כששירותי הבנקאות לא נמצאים בקרבה,

במזומן. דרכים אלה יכולות להיות דרכים

זה נובע מזה שקיבלתי את זה שנייה לפני העלייה. במסגרת זו מוצע בהצעת החוק כי ממונה יוכל לסרב לתת היתר או לחדשו, ואף לבטל היתר, כאשר מעסיק, כולל מי שמבקש היתר להעסקה, הורשע או הואשם בעבירה של החזקה בתנאי עבדות, עבודת כפייה או סחר

להצעת החוק לא הוגשו שום הסתייגויות, והיא עברה בקריאה ראשונה בוועדה. אני רוצה להודות במיוחד, שוב,

לחברת הכנסת מיכל רוזין, על

על ההצבעה פה אחד על הצעת החוק החשובה הזאת. תודה שכינית אותי עקשנית, אין ספק שלפעמים

ליפתח בן דוד, נציג חקלאי הערבה, והקשבנו היטב לקול שלהם, לקושי של חקלאי הערבה באמת לעמוד בכללים שקיימים היום. ובעיקר אני רוצה להגיד תודה ליעל קריגר,

זו עמותה, שר האוצר, שר האוצר לא פה, זה לא התפקיד שלו. הכסף נמצא במשרד, לא, לא, לא, הפעם אני אגן על שר האוצר, כי מגיע לו שיגנו עליו בנושא הזה הספציפי. קודם כול, התקציב נמצא

שמאל שם אין אף

בבקשה, תאפשרו דיון שקט. מוצע להעניק לאישה ששהתה במקלט לנשים

שיהיה לה יותר קל

כספי מענק ההסתגלות יהיו מוגנים מפני כל תביעה משפטית,

כדי לשמור על כל המענק באופן עצמאי לטובת האישה ומשפחתה. מוצע שהתחלת החוק תהיה בתוך שישה חודשים מיום פרסום החוק,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני נרגשת לעמוד כאן. אני רוצה לברך את חברותי חברות הכנסת מירב בן ארי ושלי יחימוביץ, השותפות שלי להצעת החוק הזאת.

יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת חברי אלי אלאלוף ואמר להם: לא יקום,

תתאימו את עצמכם בתוך חצי שנה,

גברתי. חברת הכנסת

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, השרים, חברי הכנסת, ראשית, זהבה, אני רוצה לומר לך שלחזור מחופשת לידה ישר לחוק כזה, את יודעת, אין

לי צמרמורת בכל הגוף כשאני מדברת על

מה עשינו,

תבין,

זה?

בבקשה. היא יכולה בדקה, שתיים, אבל עד חמש דקות, בשמחה. חיים,

בבקשה, גברתי. אני אומנם חתומה על החוק הזה,

עשינו כברת דרך עצומה. עצומה. אבל אין

אפילו לא בשמחת המעט של החוק הכל-כך כל כך חשוב ואנושי

בבקשה, אדוני. ברשות יושב-ראש הישיבה,

כי הונחה היום על שולחן הכנסת,

שלישית: הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 4, הוראת שעה), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת החוקה,

כמו כן,

תוקף תעודת המעבר הוא לזמן קצר יותר מאשר דרכון, והדבר מחייב את מחזיקי תעודת המעבר לחדש מסמך זה שוב

אנחנו עוברים לקריאה שלישית.

ומי נגד?

התשע"ז 2017, נתקבל. 26 בעד, אין מתנגדים. אם כן, החוק אושר גם בקריאה השלישית. אני מזמין את חבר הכנסת עודד פורר,

לישראל ביתנו, להתרגש יחד עם, טעות חמורה. סליחה,

צודק, אני מתנצל, אני צריך ללכת למקווה עכשיו אחרי שעשיתי את הבלבול הזה.

שים לב איך שחבר הכנסת גפני

סעיף זה מבטל את סעיף 14טו(ג)

שעניינו בסמכות שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת

וזה גם אמצעי מאוד פופולרי. מוניות שירות יכולות להיות שירות משלים מצוין

ולאוטובוסים: הן יכולות להיות שירות מקדים, אותו אמצעי תחבורה שמגיע למקומות שבהם עדיין אין כמות גדולה של ביקושים, ובאמצעות מונית השירות אנחנו יכולים להתחיל לפתח ביקושים

באזרחים, וגם פוגעת בענף מוניות השירות ובנהגים שמנסים להתפרנס בענף הזה. לכן, חייבים לשנות את הגישה באופן חד, להכליל בהסדרי הרב-קו את מוניות

רכב ונהיגה מסוימים באמצעות עובדיהן,

כדי לשפר ולהנגיש את השירות לציבור בנושא זה, בניצול תשתיות קיימות של רשויות מקומיות, בדומה להסדר הקיים לאספקת שירותי מרשם אוכלוסין בסעיף 38 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה 1965. מוצע להסמיך את שר

אקרא, אני מבקש, רבותי. אדוני היושב-ראש, מהממצאים שמשרד החינוך נאלץ לחשוף לפני ימים ספורים עולה

אז מצד אחד יש איזושהי מחויבות, שהיא, הייתי אומר, חלולה, שאומרת שלא יעמוד שום מחסום כלכלי בפני כל ילדה וילד בדרכם לפתח את המיומנויות ואת היכולות הגלומות

קורס שמחייב שנים רבות, עשו שנה נוספת בהסכמה, בהתנדבות, שלהם וגם של המשפחות שלהם. 71% מבוגרי הקורס הם פעילים בתנועות הנוער. מה זה אומר? זה אומר שיש בהחלט ביטוי להשקעה

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

מאז 14 בינואר אני מעורבת במשבר של הורי הדסה,

אני רוצה לספר לכם על ילדה קטנה בשם עדי יקיר, שעכשיו במקום להיות מטופלת בהדסה היא מטופלת

עם גורמים נוספים במערכת הפוליטית. כל מה שאני רוצה לבקש עכשיו, אני לא מחפשת יותר אשמים. מחר הבג"ץ,

מבינה, וברור לי, ואני מרגישה את זה, שבג"ץ לא רוצה להידרש לשאלה הזאת. הממשלה בסופו של דבר

אדוני היושב-ראש, מגיע נציג מטעם ראש עיר לוועדת החינוך של הכנסת,

אתם, המוסדות החרדיים הקטנים, תתאחדו, ביחד. כל מי שהיה שותף בשנים האחרונות לשיח של ראש עיריית מעלה אדומים נגד הציבור

מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותעבור להמשך דיון בוועדת הכלכלה.

מיכאלי, לפרוטוקול, הצביעה נגד. מי

כתוצאה מכך, החלו להגיע לרשות ניירות ערך, למשטרה ולרשויות נוספות בישראל תלונות רבות וקשות מצד רשויות מחוץ

חברי חברי הכנסת, הצעת החוק היא הצעת חוק חברתית, מתבקשת. משפחות אומללו בגלל המסחר באופציות

אבל אני אגיד לך על מה פעם אני הדחתי מ"פ. אמרתי לו:

מצחצח

הוא אמר לי:

אמרתי: בחדר השירותים שלך יש מראה? הוא אמר לי: כן. אמרתי לו: אז הסתכלת במראה בלילה וראית שאתה מזניח את החיילים שלך והלכת לישון? אדוני

רק רציתי להציע לשר התפוצות: באמת אולי זה לא מתאים לך.

אין תפוצות, יש רק חרד"לים.

אז תתפטר. יש לך תיק חינוך, אתה עושה את זה דרך אגב לא

היום עם חלק מהם, שאלתי: מה יקרה כראש הממשלה יגיע עוד הפעם לארצות הברית? הרי עם האנגלית הטובה ועוד בדיחה אחת, כולכם תטפחו על כתפו. וככה זה מתנהל. שישה מיליון יהודים, זה מה שאתם מוציאים מכלל

חברי הכנסת,

ביום ראשון, אמרנו אחד לשני שבוע טוב, ראש חודש טוב, ראש חודש תמוז, חודש תמוז, שבו אנחנו נציין עוד מעט את י"ז בתמוז,

מי אמר לך? מי אמר שהם לא מתפללים? לא, חבר הכנסת גואטה.

תשמעו אותה עתה בניחותא.

ככה לדבר. אני מבקש, יוסי יונה. כן, אדוני התלמיד, שתקת, זה מישהו אחר. בבקשה. המורה, זה לא אני. אני מבקש.

חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, כעשרה מיליון איש, או למעלה מעשרה

בדיוק בכותל המערבי? למה במקום שהתגעגענו והתפללנו אליו אלפי שנים?

אנחנו מבקשים: כל היהודים רצויים, אבל תכבדו אותנו כפי המנהגים.

שיש בארצות הברית, רפורמים,

אני מבין שאתה רוצה לדבר על קורס המג"דים. אדוני היושב-ראש, היום התקיים דיון על מצב הבריאות בגליל המערבי. פגשתי פה את רעיה

ערבית, אני לא, אבל ראית מצד אחד פצועים קשה מאוד,

ועכשיו ממנים לו חשב מלווה. על זה אתה בא לברך, ומישהו מקלל, אתה בא לטפל, ומישהו לא

רעיל ומסוכן. אבל אני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, זה לא המכשיר הפיננסי הרעיל היחיד. אמר פה סגן שר האוצר, ובצדק, שקשה לקבל החלטות רציונליות

צריכה להתגייס כדי להגן על הציבור מפני המכשירים האלה. אני תומך בהצעת החוק הזאת, ואני מקווה שבמהלך ההכנה שלה לקריאה שנייה

עכשיו אני אומר לך, אני גדלתי בבית סופר-יהודי, מסורתי, רוב חברי פה גדלו בבתים כאלה. כולנו יהודים, אני לא חושב שאתה יהודי יותר ממני ואני יהודי פחות ממך. כולנו יהודים, ואתה צריך להבין שאי-אפשר להתעלם מהיהודים

אין לנו. ואני אומר את זה בדם לבי.

אני חושב שהחלטת הממשלה האחרונה,

מילאו אותנו בהחלטות ממשלה נוראיות.

באמת, שמדיר שינה מכל מי שחרד לעתיד העם היהודי, חבר הכנסת גפני. תאמין לי. תודה רבה. חבר

ניפגש, אלעזר, ניפגש. בסדר.

כל מה שעומד על סדר-היום, אנחנו מוותרים על זה. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, שהעם בישראל ידע: הכול

לא הרפורמים שיושבים בארצות הברית ושולחים לנו הוראות. אה, אתם, אתם נבחרתם על ידי הציבור, אתם מייצגים עמדות בעניין הזה. אנחנו נשב ונדבר אתכם.

נדבר גם על זה. ובתנאי שלא תכפו עלינו החלטות בג"ץ, שהן חד-משמעית

כמו כן, אודיעכם כי חבר הכנסת איציק שמולי ביקש להסיר את

רפורמות, מהצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום,

תודה רבה,

ועדת הכנסת ממליצה לכנסת להאריך את כהונתה של הוועדה המיוחדת עד סוף כנס החורף הקרוב, שיפתח ביום ב' בחשון התשע"ח, 22 באוקטובר 2017, כתוב לי פה בטעות

אדוני היושב-ראש, הפצעים האלה, שנגרמו ב-1948, ב-1949 ואחר כך בשנות ה-50 הם פצעים קשים. אני מכיר את הדעה

בריפוי פצעי הווה. ואנחנו עוסקים כאן גם בלקחים שהחברה הישראלית חייבת ללמוד מהפרשה הזאת לעתיד, תודה, אדוני. לא רק מהפרשה אלא גם מההשתקה שלה. אני רוצה רק לסיים ולהביע הערכה לפעילות ולפעילים של עמותת

יעקב אשר, אלי אלאלוף, עודד פורר, איציק שמולי, אילן גילאון, מאיר כהן, בצלאל סמוטריץ, יגאל גואטה,

הלוא כל מה שאני מוצא, ולא בפעם הראשונה,

אומרים עליהם דברים איומים. איומים. אני לא רוצה לחזור, לא,

אני רוצה להחליף את השיח הזה, כי אני מאמין שאפשר למצוא שותפים.

למה לא אִתם?

וכל יהודי שמתרחק מאתנו, תאמין לי שהכאב שלי הוא כמו הכאב שלך. כל נישואים, כל זוג שאני יודע שמתחתן יהודי עם לא יהודי,

והייתי שמח אם כולם היו מתחתנים עם יהודים.

אנחנו

כתבה מזעזעת התפרסמה בעיתון הארץ ביום שישי הזה. זוג עם ילדים רבים, זוג שהם מעוטי יכולת וגם אינם דוברי השפה העברית, מתגוררים בדירת חדר אחד,

שיתרסקו על פני המציאות ויסבלו ממחסור ובאמת ירגישו שהם זרים בארצם.

לא יכולים להרשות את המצב הזה, לא כשאנחנו מדברים על יהודי התפוצות שכרגע מסתכלים עלינו כאן במדינת ישראל, על ההחלטות הבזויות שהתקבלו על ידי הממשלה בעצם לא להכיר בגיורים הפרטיים ולהדיח אותם, להדיר

מה שנקרא,

להוביל דווקא לתהליך הזה, כאילו בשם איזושהי אחדות או קדושה של העם היהודי.

אתם יודעים, שושלת המלוכה שלנו, מלכות בית

ומובילים חס וחלילה לאיזשהו פיצול. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת

חסון,

לא חושב את החשיבה הרוחבית, הנכונה והעקרונית. לכן, אני מאוד מאוד מברך על הצעת החוק הזאת. חבר הכנסת דב חנין,

אושר בקריאה ראשונה ויעבור לוועדת הרווחה והבריאות. אני מוסיף, לא לפרוטוקול, היות שזה לא עבד, 30 בעד. אנחנו מוסיפים את חבר הכנסת גואטה. אם כן, אנחנו עוברים להצעה האחרונה בסדר-היום.

אדוני, אני אמרתי

הצעת החוק שאני מבקשת להציג בפניכם, שאני מובילה יחד עם חברת הכנסת מרב מיכאלי וחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, קובעת זכות

חוק זכויות נפגעי עבירה. הצעת החוק שלנו מבקשת להעניק סיוע, ליווי וייצוג משפטי בהליך הפלילי לנפגע העבירה לאחר שרשויות אכיפת החוק החליטו על הגשת כתב אישום כנגד

הכנסת יעל גרמן,

המגמה באה לידי ביטוי בכך שהסיוע המשפטי במשרד המשפטים הוא גוף שהולך ומרכז את תחומי האחריות

סיוע וייצוג בהליך של התביעות האזרחיות.

יהיה מתוך ליווי, סיוע וייצוג על ידי המדינה לנפגעי עבירות המין הקשות

הפחד שלי הוא כשמחליטים לקטוע את הרצף,

אנחנו לא חלק מאותה משפחה.

לראות את חברי חברי הכנסת החרדים, שאני מעריכה מאוד ברמה

עמיתותי חברות הכנסת ועמיתי חברי הכנסת, יש גם כאלה היום. אני תומך בהתלהבות בהצעת החוק הזאת. אני חושב שהגיע הזמן שהמדינה תבין שנפגעות עבירות מין זקוקות לליווי ולסיוע בהליך הפלילי. כמי שמגיע בעצמו מהעולם המשפטי, לאורך הרבה שנים הייתי עורך

לבנות שעברו פגיעה מינית, מכל הגילים, אגב, מילדה שהייתה בת שלוש כשהאימא גילתה שהיא נפגעת עד חיילת שנפגעה בצבא. הן

אומנם הגענו למצב, באנושות, שהמדינה והחברה הן אלה שתובעות בשם הנפגעת על העוול הנורא שנגרם לה. אבל מצד